אנחנו מתחילים את הדיון בנושא פיצויים בעקבות מבצע עלות השחר. זה בעצם סוג של דיון שלישי, כי היה דיון ראשון ביום חמישי, ולאחר מכן היה דיון נוסף אתמול. הועלו דרישות רבות, אני חייב לומר, לרשות המסים מצד חברי הכנסת, ואני שמח גם להגיד שהרוב המוחלט של הדרישות התקבל על ידי רשות המסים. יש לנו כמה פערים טכניים, שקשורים לרשימות יישובים, ואנחנו מחכים לתשובה ממשרד הביטחון, על מנת שנוכל להכניס אותם אחר כך לתקנות.

יכול להיות שנדון עכשיו בכול, בעקרונות, בתקנות עצמן, אבל את הרשימה של היישובים נקבל בהמשך היום. לכן נעבור להעברות תקציביות ובסוף נצביע על התקנות. נתקדם ונראה. אני חייב לציין שנירה שפק נמצאת ארבעה ימים בנוהל קרב, בעצם מיום חמישי. נלחמת על כל אות ופסיק. זה בכלל לא מובן מאליו, נירה.

כל הכבוד. יישובים מ-0 עד 7 קילומטרים קיבלו פה מענה משמעותי מאוד, וגם יישובים מ-7 קילומטרים ועד 40 קילומטרים, כולל עסקים שנגרם להם נזק מכך, שחומרי גלם התקלקלו להם ונזרקו לפח. גם לזה מצאנו פתרון, ועוד מעט תשמעו על כך. לפני שנתחיל, נירה, בבקשה. היה דיון בוועדת משנה למוכנות העורף במקביל. אחד הדברים המדהימים שקרו במבצע הזה, מעבר לניהול שלו, הוא שראינו ממשלה שלמה מנוהלת, ואת מנכ"לית משרד ראש הממשלה מכנסת בכל יום את ועדת המנכ"לים, כדי לתת פתרונות אד הוק. זה היה מחמם את הלב, ורשמתי בכל מקום שכתושבת עוטף עזה, תמיד שאלנו: מישהו שומע אותי, סימן שאלה, והפעם כתבתי: מישהו שומע אותי, סימן קריאה. סוף סוף לא סופרים את זה רק מהטילים, ומבינים שחסימה בכביש משבשת חיים של תושבים, של עסקים ושל חקלאים. זה נראה מובן מאליו, אבל כבר התייאשנו. התרגלנו לכך שמה שמובן מאליו, לא מובן מאליו. תוך כדי המבצע נאמר שה-2 לחודש הוא התאריך שרלוונטי ליישובים שנפגעו ולשטחים. אני תמיד אזכיר את החקלאים, את התעשייה ואת השירותים. זה היה מענה טוב. נלחמנו על עוד כמה דברים, ואני פועלת באמת מכמה כובעים. אני לא יכולה לנתק את זה, שאני תושבת עוטף עזה, אני יודעת מה קורה ואני מגדלת את הילדים והנכדים שלי שם. אחד הדברים שהכי פחדתי מהם הוא היום שאחרי. תמיד מחזקים את תושבי העוטף, ואומרים להם: תהיו חזקים, תייצרו אורך נשימה. כשהייתי מפקדת הגזרה של העורף האזרחי במשך כמה שנים כאלוף משנה באוגדת עזה, ותמיד אמרו לי: תאפשרי אורך נשימה לצבא לסיים את ייעודו. וכל הזמן שאלתי: ומה עם האזרחים? מה עם החוסן הקהילתי? מה עם אורך הנשימה? מה עם העסקים? איך מחזירים את כולנו? בדיון הקודם ישבו כאן שני אנשי עסקים, ואפשר להסכים או לא להסכים איתם על מה שהם אמרו, אבל דבר אחד היה מאוד מהותי. הם אמרו שבמקביל לזה שהם אמורים לתפעל את העסקים שלהם, לעבוד על ההזמנות שלהם ולראות מה קורה עם העובדים שלהם, יש להם גם משפחה והם צריכים לראות שהיא לא מתפרקת. כל מי שהזכרתי בשרשרת הזאת עובר משהו, וכולנו פוסט טראומתיים. אלכס, אנחנו עובדים כאן היום על היום שאחרי,

לתושבים ולעסקים שהמבצע הזה לא נגמר עד שנחזיר את כולם למסלול. ולא סתם נחזיר למסלול, אלא אנחנו מאפשרים להם המראה, ולהמשיך לפתח את זה, כי זה החוזק של מדינת ישראל. העלינו הרבה דברים ועבדנו עליהם כמה ימים. זה נוהל קרב תוך כדי ניהול קרב. ראינו את רשות המסים בפיצויים הישירים, והמבחן שלנו יהיה במענה לפיצויים העקיפים אם נבין את הלכי הרוח, ונדע לגזור. משרד החקלאות, הארגונים החקלאיים וכל מי שדיבר איתי, אני מחזיקה קלסר שלם, ואני מקווה שלא שכחתי אף סקטור ואף בן אדם. מה היה מחמם את הלב? שהכול ביחד, ולא באו ואמרו איך לא. יצאתי עם תחושה שבאתי לדיון שאומר איך כן. אלכס, קודם כול תודה.

אנחנו שוכחים להגיד תודה, וגם חטפתי קצת. אנשים אמרו לי להגיד תודה, אז אני אומרת תודה. אני מאמינה שמה שנוציא כאן יהיה, כי אנחנו רואים את האנשים שרוצים שישמעו אותם ויראו אותם. מופיד, איפה אתה גר? בחורפיש. אז אתה יוצא מן הכלל, ואני שמח שאתה פה. שים לב, אשקלון, כפר עזה, אשקלון, אשדוד. ואני בנחל עוז, אבל בכובע השני שלי. כשתדבר, תשים את הכובע השני. ינון, בבקשה. כולם עשו מאמץ, וגם בוועדת ההסכמות כשביקשת בעניין הזה. לגמרי, לחלוטין. יש לי תהייה בנושא ועדת ההסכמות. אמרת שאם תהיה הפסקה, נעבור לפניות תקציביות. לשמחתך, כנראה בפניות התקציביות אני לא אהיה, וזה כנראה יסתיים ברבע שעה. יש נוהל של ועדת הסכמות, ודיברתי הבוקר עם יואב קיש. הוא אמר לי שלא כל ההעברות אושרו, כלומר הם לא אישרו את הכול בוועדת ההסכמות. חלק מהפניות הגיעו בלי ועדת הסכמות, אז איך הן הגיעו?

יש. אם יש ברשימה העברות שוועדת ההסכמות לא אישרה לי, אני לא מעלה אותן. אנחנו פועלים לפי ניירות, נכון? הכול אושר? באמת חשוב לי לשמוע, כי אני לא אהיה

אני אומר לך שאני לא מעלה. מה שלא בוועדת ההסכמות, לא עולה. זה גם לא תקף. סליחה, יש אישור יושב-ראש. באמת תודה רבה. תוך כדי המבצע הרמתי טלפון לקיש וליריב לוין.

הרי גם הסמכות של היושב-ראש היא במקרים מיוחדים. אני אשאל את הלשכה המשפטית שוב מה זה מקרים מיוחדים. בפעם שעברה אמרתם שלא ערבו אתכם. אני שואל האם הפעם כן ערבו אתכם במקרים המיוחדים האלה, כי לא יכול להיות שבכל פעם אנחנו חוזרים לאותו מקום. אפשר לבטל את ועדת ההסכמות, אלא אם כן נבין שערבו אתכם. המקרים הייחודיים אמורים להיות באמת מקרים ייחודיים,

ככל הידוע לי, זה לא הובא אלינו לפני אישור מוחלט - - - בשביל מה אתה צריך ועדת הסכמות? ההצעה שלי היא שבפעם הבאה תלך ישר ליושב-ראש. אתה יודע שגם לי יש משהו מונח, הגשת אותו לוועדת ההסכמות ולא קיבלנו. תגיש את זה ישר ליושב-ראש, בשביל מה אנחנו צריכים את ועדת ההסכמות? חבל, זה סתם גוזל לנו זמן. בוא נעבור ישר ליושב-ראש, הרי גם ככה הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא מנצל את הרגעים האחרונים שלו,

אבל זאת לא צורה ולא התנהגות לזלזל בנו. ינון, אני אענה לך ואני אציג לך את החוויה שלי. אני מרגיש שוועדת ההסכמות זה סוג של חור שחור, שאליו אתה שולח בקשות, ואתה פשוט לא מקבל שום תשובה. לא כן ולא לא. מתי זה כן מתחיל לקבל? כשמפעילים לחץ אדיר. כשאני מדבר איתך, כשאני מדבר עם שלמה קרעי. רק אז דברים מתחילים לזוז. אתה יודע, פריימריז בליכוד הם לא סיבה לתקוע את העבודה של ועדת ההסכמות. כשיש דברים שהם במחלוקת, אני יכול להבין. אבל כשיש דברים שצריכים להיות מטופלים כי הממשלה הזאת צריכה לתפקד, כי בסוף הממשלה הזאת משרתת אזרחים, אז לפעמים היושב-ראש מקבל את ההחלטות שלו. אין בעיה, ואני לא בא אליך בתלונה. אתה הגשת כמו שצריך. כשאתה מגיש ואומר שיש ועדת הסכמות, ויושב-ראש הכנסת הלך נגד הנהלים של ועדת ההסכמות, כלומר הוא אפילו לא התייעץ, אם הוא עושה דבר כזה, חבל לנו על ועדת ההסכמות. אפשר לבטל אותה ואפשר לגשת אליו. פעם הוא היה פה חבר אופוזיציה. אתה יודע מה הוא היה עושה? אני הייתי בתקופה הזאת. אתה יודע מה הוא היה עושה? הינה, הרב גפני בדיוק נכנס. תשאל אותו מה הוא היה עושה על כל דבר כדי שיעבור. לא עניין אותו שום דבר.

לא נותן שום דבר כמעט. זאת לא צורה. הוא פועל בשיקול דעת לעצמו.

הוא פועל על פי החלטה של ועדת הכנסת. ועדת הכנסת משיקולים מיוחדים. מישל, בבקשה. חברים, אדוני היושב-ראש, כאשקלוני, כמו שאמרת, אנחנו חווים בכל פעם מחדש סבבים. גם העוטף וגם אנחנו. אני חושב שאפשר להגיד מילה טובה על ניהול המבצע, שנעשה כמו שצריך. להגיד תודה גם לשר הביטחון על קור הרוח שלו, ועל ההובלה שלו את המבצע. אני חוזר שבועיים אחורה לכובע הקודם שלי, כמשנה לראש עיריית אשקלון וממונה מסחר ותעשייה בעיר אשקלון. אני יודע כמה קשה לעסקים בעיר שלנו, ואני יודע גם כמה אתה נרתם לעשות ולדאוג לפיצוי עבורם. הרעיון לקחת את כל עוטף עזה ולהרחיב את הגזרה ל-40 קילומטר, אני חושב שזה רעיון מצוין. אני מאמין שרשות המסים יהיה להם מה להגיד לגבי התקציב, אבל אנחנו כנבחרי ציבור צריכים לדאוג לתושבים ולראות איך אנחנו מפצים אותם בכל פעם. בסבב הבא אני מקווה שהדברים יהיו קצת מוסדרים יותר, ולא בהוראת שעה. תודה, אדוני היושב-ראש.

בבקשה. קודם כול, את המצב הזה אני מכיר דרך הרגליים, כך שאני מכיר את הבעיות שלהם. בכל פעם שיש אירוע אנחנו מתייצבים, גם בכובע שלי כראש רשות. אני גם שייך ליישוב קו

וכל תקנה תתפוס גם לאירועים כאלה בצפון. לנירה אני רוצה להגיד ברכות על העשייה שלך. אני עקבתי, לא הייתי בדיונים, ועודכנתי. וגם לך, אדוני היושב-ראש, מגיע לכם שאפו על העשייה. כל מה שעבדתם עד היום, בטוח נאשר. יש לי שאלה אחת, נירה, לגבי הנזקים של החקלאים כתוצאה

זה נמצא במשא ומתן, ותכף נציג. הייתי אצל החקלאים ממש יום אחרי זה. עברנו חלקה-חלקה, ויש כאן אנשים שיודעים. וזה יופיע.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. אני רוצה לשבח אותך, אדוני היושב-ראש, על זה שבפרק זמן קצר מגיעות התקנות. זה לא רק אותי, זה גם אותם. בפעמים קודמות לקח זמן עד שהתארגנו עם העניין הזה. זה לא מוריד ממה שאמרתי קודם, שאני חושב ששר האוצר צריך ללכת הביתה כי הוא לא מתאים לתפקיד. באמת חשוב שמביאים את הנושא הזה עכשיו. לפי דעתי, הוועדה צריכה לעשות שינויים. אני קורא לך, אני פונה אליך. אין לי כתובת אחרת. שר אוצר אין לי, יש לי יושב-ראש ועדת כספים. אני פונה אליך. פעם הייתי מדבר איתו.

הוא חושב בטח שאני במזבלה, שם עם המריצה. אבל לא, אני פה. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שאתה עושה נכון שאתה מביא את זה. אני אומר גם לאנשים שעוסקים בעניין הזה במשרדים. זה דבר חשוב. אני חושב שצריך להגדיל את הסכום. זה שונה ממה שהיה בפעמים הקודמות, ובכל אופן השכר הממוצע עלה.

וצריך להתאים את זה לעניין. לא שמעתי מה אמר קודם ינון, אבל אני חושב שזה לא בסדר שמגיעים עם העברות, ששייכות דווקא למשרדים של יש עתיד. יש עוד העברות, למה ההעברות האחרות לא מגיעות? מה הקריטריון שעל פיו מביאים העברה בתקופה כזאת בעייתית,

הקריטריון שלא מביאים אחרות? אני לא חסיד של המשרדים האלה. באופן כללי אתה לא חסיד, עד כמה שאני יודע. לכן קל לי להגיד את זה. אני חושב שזה דבר לא נכון, זה דבר שהוא אפליה. יש משרד שיש לו דחיפות והיושב-ראש נותן לו העדפה. הוא אומר לך: תביא את זה. זה בסדר, תסביר מה הדחיפות. אם הדחיפות היא מכיוון שזה התקציב השוטף של המשרד, אז יש עוד העברות של עוד משרדים. למה הן לא מגיעות? למה אותן משאירים? עוד מעט הכנסת יוצאת להדממה ולא יהיה שום דבר, שום פעולה שאפשר יהיה לעשות. שוב, אני לא מדבר ספציפית על משהו. אותה טענה תפנה ליריב לוין, למה הוא לא מאשר את ההעברות האלה. זה לא ועדת הסכמות, זה היושב-ראש. הוא אמר שחלק הוא אישר וחלק הוא לא אישר. למה לא אישר? הוא לא צריך להוכיח דברים מיוחדים. כשאתה מאשר בפגרה אתה צריך נסיבות מיוחדות, והוא אישר בשביל הנסיבות המיוחדות.

יש פה גם לחיילים, יש כל מיני דברים שצריך לעורף וכל מה שצריך לאשר, מאשרים. אבל יש דברים שהם לא דחופים, והוא אישר אותם. אגב, אני לא מתלונן עליך, אני מתלונן על הרב גפני. הרי אתה הרמת פה את מיקי לוי, אתה נתת לו ביטוי. הוא היה עושה את המוות ולא נותן. ועכשיו הוא פשוט עושה בדיוק ההפך, אז הוא לא תלמיד טוב שלך. אני לא מדבר על מיקי לוי כמיקי לוי. הוא היה חבר ועדה יוצא מן הכלל, והוא עשה את העבודה. אחד הדברים שהקפדתי עליו, הוא שלא תהיה אפליה. על כל פנים, שלא יתפסו אותי באפליה, למה המשרד הזה כן והמשרד הזה לא? למשרד הזה יש קריטריון, האם הקריטריון הזה נכון גם לגבי המשרד השני? אם זה לא נכון לגבי הראשון, אל תביא אותו, אם זה נכון לגבי השני, תביא גם את השני. אני לא רוצה את העבודה הזאת. אני רוצה שיהיו בחירות מהר ותלכו הביתה. זה מה שאני רוצה, אבל צריך שנהיה מדינה ממלכתית. שמעתי שיש עכשיו מפלגה, שקוראת לעצמה המחנה הממלכתי. יש מפלגה כזאת. שמעתי גם אני. תתחילו להתרגל לרעיון. זה לא השם הסופי. בינתיים היו כבר שלושה שמות, ואנחנו מחכים לשם הסופי. תתחילו להתרגל לרעיון, חברים. תתחילו להתרגל לרעיון. אנחנו בבניין הזה התרגלנו להכול. אתם בפרומו. אני שואל אותך, אם אתה שייך למחנה הממלכתי, למה מביאים את משרד א' ולא מביאים את משרד ב'?

ממלכתי, זה צריך להיות ממלכתי. אם לא, זה לא מחנה. תפנה ליריב לוין, הוא ייתן לך את התשובה.

אני חושב שהבהרת את הנקודה בצורה מאוד מאוד ברורה. לפני שאנחנו עוברים לתקנות, ואם כבר נגעת בנושא החקלאות, הרי הוא מחוץ לתקנות. זה בעצם הסכם שנחתם בין משרד החקלאות לקרן הפיצויים. כאן זה המקום לברך גם את משרד החקלאות ושר החקלאות על הפעולה המהירה בנושא הזה, וגם את רשות המסים, כמובן. אני מבקש שתציגו את ההסכם. אני מצרף את ברכתי למה שבירכת גם את משרד החקלאות. אני חושב שהיום אתה צריך להצטרף לכל הברכות שלי. בסדר, רק אל תכניס לי משהו שאני לא - - - בסדר. זה לא ישפיע עליך בפריימריז גם ככה. כן, בבקשה. שלום לכולם, אני סמנכ"ל השקעות ומימון במשרד החקלאות. הגענו יחד עם החקלאים ויחד עם מס רכוש להבנות, וגם חתמנו עליהן. במסלול האדום יהיו מספר מסלולים קצת יותר ירקרקים, שבהם החקלאים יוכלו להגיש תביעה גם במסלול שכר חקלאות, שהיה בשומר החומות, מסלול שמאוד הצליח, וגם במסלול גידולים, בעיקר לגידולים שהיו כלואים בין 0 ל-4, מערבית לכביש 232 ודרומית לכביש 34. אלה גידולים שלא יכלו לגשת אליהם, היה להם נזק והגדרנו אותו. כל חקלאי נוסף שלא מסתדר עם המסלולים האלה ב-0 עד 7,

לתבוע באדום. אני מבין

המסלולים שפתחנו הם מסלולים ירקרקים בתוך האדום, ולא צריך בהם שמאות. אתם והחקלאים מרוצים? כן, כן. יש לי שטח של בוטנים, ובגלל קסאם כזה או אחר הוא נהיה צהוב, ואני איבדתי את היבול שלי. לא, אני אסביר. אם זה בגלל נזק ישיר ותובע באדום, הכול בסדר וזה פשוט. אבל אם זה שטח של בוטנים, ומכיוון שלא הספיקו להשקות ולדשן ונגרם לו נזק, מצאנו יחד עם החקלאים איזשהו פורמט ירוק, שבו נוכל לתת להם פיצוי מהיר יותר, ולא להמתין לעוד שלושה-ארבעה-חמישה חודשים, כשנראה מהו הנזק ונריב עליו.

יש נזקים שקשה מאוד להגדיר אותם. נזק שאתה יכול להגדיר, ילכו איתו באדום. למשל, אדם לא קטף מלפפונים, הוא ילך באדום כי מס רכוש בא, ראה את השיח, ספר והכול פשוט. אבל אם לא דישנת או לא השקית שלושה-ארבעה-חמישה ימים, קשה מאוד להגדיר אותו. ישבנו עם מס רכוש ועם החקלאים ואנשי מקצוע, והגדרנו פורמטים ממוצעים. כשאתה אומר מהיר, תוך כמה זמן? יש כאלה שטוענים, שעדיין לא קיבלו פיצוי על הנזקים שלהם משומר החומות. בחקלאות במסלול הירוק, מתוך כלל התיקים 3% נמצאים בטיפול בסך הכול. המסלול הירוק רץ הכי מהר בשומר החומות. יכול להיות שיש מקרים, כאשר מדובר על מסלולים אדומים. מי שמגדל בוטנים יכול להחליט שהוא רוצה ללכת למשהו מהיר, תוך שבוע-שבועיים מיום שהוא מגיש את התביעה, הוא מקבל. אם זה שכר עבודה או אובדן תפוקות, זה דבר מאוד מהיר. בשומר החומות עשינו את זה גם במסלולים האדומים, זה רץ ולא הייתה על זה שום תלונה. מי שהגיש פגיעה במסלול האדום, וזאת תביעה מורכבת, זה יכול לקחת זמן. הקדשנו לזה דיון שלם אתמול. רשות המסים, אני מבקש שתציגו את השינויים שאתם מכניסים לתקנות בעקבות הבקשות שלנו, ואז נתקדם. הייתה בקשה לגבי חומרי גלם שהתקלקלו בעסקים, כדוגמת מסעדות, אולמות שמחה, בתי אוכל, בתי מלון. מדובר בבתי עסק מהענפים האלה, עסקים שבדרך כלל פועלים בימי שישי אחרי הצוהריים, בערב ובסוף השבוע, ונגרם להם נזק כתוצאה מהמצב הביטחוני מכיוון שהיה צריך לסגור את העסק ביום שישי אחרי הצוהריים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. לדוגמה, מסעדה שהתכוננה לקראת הגשת ארוחת הערב, חתכה סלטים, ירקות וכולי. העסקים האלה יהיו זכאים לפיצוי נוסף עבור חומרי הגלם שהתקלקלו. כדי לא להיכנס לחישובים מסובכים והגשת תביעות מורכבת, הפיצוי הנוסף הזה יהיה נורמטיבי, ויחושב באחוז מסוים מהפיצוי עבור כל השכר שהם יקבלו באירוע. המטרה היא שיהיה חישוב נורמטיבי, שהוא איזשהו אומדן כללי מאוד. איך אתם קושרים את זה?

ככל שיש יותר עובדים, מן הסתם ציפו לנפח פעילות יותר גדול. מכיוון שמדובר באירוע מאוד קצר, וכדי לא להיכנס לחישובים מורכבים, זה נראה כמו הערכה סבירה. אנחנו מציעים שהפיצוי יהיה בשיעור של 10% מהפיצוי ששולם עבור כל השכר באירוע, לפי הכללים שקבענו. לגבי היישובים, יש רשימת יישובים 0 עד 7,

הרשימה של יישובים ב-0 עד 40 גם ידועה, אבל היו יישובים, שלגביהם קבענו תקופה יותר ארוכה לפיצויים, מה-2 עד ה-9 באוגוסט. ביקשנו וסמכנו על זה, שלא ביום שבו נכנסה לתוקפה הפסקת האש ב-23:30, נגמר המבצע. הארכתם ב-24 שעות, וביקשתי עוד 24 שעות מה-8 באוגוסט, וזה אושר. אני אתייחס לשתי הנקודות. הערה אחת שקיבלנו הייתה לגבי רשימת היישובים, כי אנחנו דיברנו על שני יישובים, ואמרתם בדיון שישנם עוד. אנחנו מדברים על יישובים שהיו להם מגבלות תנועה, ובעצם היו נצורים כך שאי אפשר היה לצאת או להיכנס אליהם, החל מ-2 באוגוסט. חלק מהיישובים האלה קיבלו הנחיה או המלצה להתפנות מהיישוב, ויצאו החוצה. בהקשר הזה היו

להרחיב את רשימת היישובים. סוכם שנעשה את זה בתיאום עם צה"ל ופיקוד העורף. כרגע לא הצלחנו לקבל רשימה כזאת של יישובים, והנושא נמצא עדיין בבירורים. לגבי היום הנוסף, כלומר שתקופת הפיצוי לא תסתיים ב-8 באוגוסט אלא ב-9 באוגוסט, לגבי אותם מקרים שבהם משפחות שלמות התפנו. גם אם המבצע הסתיים ב-8 באוגוסט, הם היו צריכים עוד יום כדי לחזור. לגבי אותם יישובים שייקבע שהם היו סגורים לפני כן, הפיצוי ישולם גם עבור ה-9 באוגוסט, כלומר יום נוסף ליישובים ספציפיים. זאת רשימה מצומצמת של יישובים, שהיו בהם מגבלות והתושבים התפנו. עלה הנושא של גני ילדים. אם עובדים של הגן נעדרו, בין אם זה מכיוון שאי אפשר היה להגיע ליישוב שבו ממוקם גן הילדים, או מכיוון שהגננות הן אימהות לילדים צעירים, במקרים האלה הם זכאים לפיצוי על השכר במתכונת שנקבעה בתקנות. לגבי גני הילדים, היו שלוש אופציות: הראשונה, גננות שהיו ביישובים שלא יכלו לצאת מהם, אם זה עקב חסימת כבישים וכולי.

הורים שיש להם ילדים קטנים או אנשים מבוגרים שסועדים אותם בקהילה, או אנשים מוגבלים, שלא עוזבים אותם ולא יוצאים לעבודה. השלישית, הורים שחוששים לצאת למקום העבודה. אנחנו מכסים את כל הסנצריו שדיברנו עליו, נכון? לגבי היישובים שהכבישים אליהם נסגרו מה-2 באוגוסט עד ה-2 באוגוסט, אין רלוונטיות אם אדם פחד הוא זכאי לקבל שכר. גם אם בן הזוג שלו עבד או לא, שני בני הזוג זכאים לקבל שכר. לא מעניין אותו אם יש להם ילדים. לגבי גני ילדים ככלל בכל ה-40 קילומטרים, הייתה הנחיה לסגור את גני הילדים. לגבי העובדים, גם אם אין להם ילדים, מקום העסק היה סגור והם זכאים לקבל שכר. פיקוד העורף הורה היכן ייסגרו מוסדות לימוד ולזה אנחנו נצמדים. זה לא מדויק כי היה חופש גדול, והילד לא נמצא בגן הילדים. הילד בחופש, אבל ההורה ממשיך לעבוד. הוא ימשיך לקבל את הפיצוי שלו, גם אם הוא עובד בתל אביב? הוא נעדר מהעבודה כתוצאה מזה שהוא נאלץ לשמור על הילד, כי המוסד היה סגור?

המוסד ממילא סגור. אם המוסד סגור ואם מדובר בשישי-שבת, אין רלוונטיות. לא בשישי-שבת. ביום ראשון, שזה יום עבודה, הוא נעדר מהעבודה שלו בתל אביב בשל המצב הביטחוני. הוא היה צריך להישאר עם הילד שלו. לגבי מי שנמצא מ-7 עד 40 קילומטר, זה רק במקרה שנעדר מעבודה כתוצאה מכך שהיה צריך לשמור על הילד, מאחר שהמוסד החינוכי היה סגור. את מדברת רק על גני ילדים. אנחנו נמצאים עכשיו בחופש הגדול, והוא נשאר בשביל לשמור על הילד שלו, אחרת היה הולך לעבודה כמו בכל יום.

לא זכאי? הוא נשאר בבית לשמור על הילד בגלל המצב הביטחוני. אחרת היה סומך על הילד שלו או מביא בייביסיטר. זה שיש גני ילדים או לא, זה לא מעניין. מה ההתייחסות שלכם? אני שומע רק את ינון, אני לא שומע אתכם. מבחינתנו, הסיבה שהעובד נעדר היא רק כתוצאה מכך שהמוסד החינוכי שבו הילד היה צריך,

ינון צודק, אין גני ילדים. יש קייטנות. ביום שגרתי רגיל, הוא משאיר את הילדים בבית ונוסע לעבודה בתל אביב. אבל כשיש מצב חירום כזה, הוא נשאר לשמור על הילדים. השאלה היא איך הוא יכול לקבל פיצוי. הרי העסק שלו מחוץ ל-40 הקילומטרים. אם העסק בטווח של 40 קילומטר, אין בעיה, נכון?

גם אם העסק מחוץ ל-40 קילומטרים, והוא עומד בהנחיות של פיקוד העורף, נניח שהילד בקייטנה או בגן ילדים פרטי. לא, זה ברור. במקרה השני, יש לזכור שגם במבצעים קודמים, גם אם היה לי ילד בן 16 והיה אירוע שומר החומות, צוק איתן או עמוד ענן, והחלטתי להישאר לשמור עליו בבית, לא הייתי זכאי לשכר. אני מדבר איתך על ילד בכיתה א'. הרי גם גני הילדים הם רק מלידה עד גיל שלוש, מעונות היום. ילד בן ארבע או שלוש וחצי, אתה לא משאיר אותו לבד. ביום רגיל אתה סומך על בייביסיטר שתשמור עליו. אבל באותו יום, גם הבייביסיטר פחדה לבוא ונשארה בבית. וגם ההורים פחדו להשאיר את הילדים שלה.

אנחנו נמצאים באירוע שבו ההורים נשארו בבית בגלל המצב הביטחוני, ולא משנה איפה הם עובדים. השאלה היא מי יגיש את התביעה. אני מנשיאות המגזר העסקי. הצפנו את הבעיה הזאת בנייר העמדה ששלחנו לכם. העובדה שאנחנו נמצאים בחופש הגדול, והדרך של המדינה במסלולים הרלוונטיים הפעם, הם מסלול השכר, אתם רוצים שעובד שלא הגיע לעבודה בגלל המבצע הצבאי, יקבל שכר בסוף חודש אוגוסט על ידי המעסיק שלו, ואתם תשפו את המעסיק. אם אתם מכניסים את הסייג של הוראות פיקוד העורף בזמן חופש גדול, אתם בעצם שומטים את כל המסלול. פשוט ביטלתם אותו.

אנחנו נבחן את זה, ונחזיר תשובה בהמשך. זה צוואר הבקבוק של הוראות פיקוד העורף. חברים, שמעתם את רשות המסים? הם יבחנו את זה, ולקראת סוף הדיון ייתנו תשובה. אני מההסתדרות החדשה. העלינו את הנקודה הזאת גם בנייר ששלחנו. במבצעים קודמים, בתקנות לא היו שום מגבלות בכלל, לא עניין הסגירה ולא עניין ההשגחה. הזכות לפיצויים חלה על כולם. בדקתי את התקנות מ-2006, מ-2007 וכן הלאה. אנחנו מצטרפים לעמדה הזאת, ואנחנו סבורים שהתנאי הזה צריך להתקיים.

יש עוד הערות לנקודה הזאת? כן, בבקשה. אני מנכ"לית התאחדות המלונות. אצלנו עובדים גרים מחוץ לטווח 40 הקילומטרים, והמלון נמצא בתוך הטווח. בימים אלה של המתקפות, העובדים לא הגיעו כי הייתה סכנת נפשות להיכנס לשם. צריך להסתכל גם על המצב ההפוך, שבו עובד גר בחוץ. אמרנו את זה. הם אמרו שהוא בפנים. העסק בפנים ואין בעיה. מסלול שכר עובד ב-0 עד 40 ביום הלחימה. אני מדברת על 0 עד 40. מלון באשקלון ביום ראשון, מה קורה איתו?

לא, לא. אני רוצה להתייחס לסיפור של הפיצוי החריג. אתם הגדרתם שם עסק שנסגר. אף אחד מהמלונות לא נסגר. המלונות עבדו בתפוסה נמוכה, אבל כולם נשארו פתוחים. אם אתם מגדירים את הפיצוי הזה בגין חומרי גלם שנזרקו רק אם העסק היה סגור, אנחנו לא עומדים בזה. חבל, משום שזאת היכולת שלנו לקבל איכשהו מעט פיצוי. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, שהנזק שיש למלונות הוא לא רק בשלושת ימי הלחימה, הוא גם הרבה מעבר לזה, כי הזמנות בוטלו שבועות קדימה. אנחנו לא מדברים על זה, כי אין מסלול כזה הפעם. אבל לפחות את המינימום שאתם מוכנים לתת, אני מניחה שהוא יהיה רלוונטי. למה צריך מגבלות בתקנות האלה, כשמדובר על תקופה קצרה? לא, מנסים להסיר את המגבלות. על זה אני מדבר.

בתור אחת שבאמת נלחמת בזה, צריך תמיד לזכור שני דברים. אתה היית יושב-ראש ועדת כספים, ואתה יודע שבסוף צריך לקבוע את הגבול, ואנחנו עושים את זה בשכל. הדבר השני הוא התקדים. מה שינון העלה, זה צודק. ברור. על זה אני מדבר. בהמשך למה שאמרה מירי, בנושא המסעדות או המלונות. זה לא תמיד נכון, כי אם באותו זמן לא הגיעו מספיק עובדים לבית המלון, או שהוא לא סגר, או מסעדה שסגרה, לא תמיד מספר העובדים תואם לכמות המזון שמוציאים. יש מסעדות משפחתיות שבהן הבעל והאישה עובדים, ותראי את הכמות של האוכל שהם מכינים. אני לא חושב שנכון לכפוף את זה לזה. ינון, זאת הייתה הצעה שלי, ואני אגיד לך מה ההיגיון. אני חושב שאנחנו צריכים להעלות את גובה הפיצוי. ולהסיר את הדרישה שהעסק היה סגור כי הוא לא היה סגור. רגע, שנייה. קודם כול, להעלות את גובה הפיצוי. הרעיון היה למצוא איזשהו מנגנון פשוט, כדי לא להכניס אותם למסלול אדום. אם תכניס אותם למסלול האדום, הם יקבלו את הכסף בעוד - - - כמה הם נותנים? הם דיברו על 10% ואני דורש 15%. נירה דורשת 20%. אני דורש 30%. הרב גפני דיבר על כך שהשכר הממוצע במשק עלה. העלו את זה באחד הארגונים, אולי ההסתדרות. זה דבר נכון, וראוי לעשות אותו. אי-אפשר להשאיר את זה באותו סכום. הסכום הזה נקבע רק לפני שנה. אבל אז גובה השכר היה נמוך יותר. השכר הממוצע. אז היו יותר מובטלים. נציגת ההסתדרות, מה קרה לשכר הממוצע? עלה ב-10.8%. בדקתי את זה עם אגף כלכלה אצלנו. לכן אני אומר שזה צריך להיות יחסי. כמובן, גם לגבי טווח התאריכים, יש כאלה שביטלו גם שבועות קדימה.

מעון היום של הבן שלי נמצא מתחת לבית שלי, אבל יומיים אחרי המבצע נגמרה שנת הלימודים שלו. זה יכול לקרות גם בעסק, במלון ובכל מקום, ולכן, צריך לתת את הדעת על זה. כפי שאמרנו בהתחלה, זה מבצע קצר ומצומצם, לא של 30 יום או של 40 יום. בתוכו היו ט' באב, שישי ושבת. הכסף לא גדול, ולא שאני מזלזל בכסף, חלילה. דין פרוטה כדין מאה, אבל צריך לפצות כמה שאפשר, עם כמה שפחות ביורוקרטיה. אם נצא מנקודת ההנחה הזאת, אני מאמין שאפשר להגיע לזה. אני מתנצל, אני צריך לצאת וזה לא מתוך זלזול,

אני בעד מה שאפשר לעשות,

אתה יודע שהייתי נשאר פה.

תודה, ינון. כן, תומר, בבקשה. אני ממסעדנים חזקים ביחד. דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה על כל הפעילות שאתם עושים עכשיו. הדבר הזה בהחלט בא לידי ביטוי גם בדרג הפוליטי וגם בדרג המקצועי. חייבים להחמיא לכם, אתם מתקתקים את זה, עושים את זה בצורה טובה, קשובים לנו ושאפו. כל הכבוד, ככה צריך להיות. לצערנו, זאת הפכה להיות שגרת מבצעים. שגרע. צריך לייצר נוהל אוטומטי כשדברים קורים בלי להתכנס.

לגבי המודל שדיברתם עליו. אנחנו מסכימים למודל פשוט, שייתן מענה טוב. כאשר קושרים בין שעות העבודה של כוח האדם לבין חומרי הגלם, מבחינתנו זה מודל בעייתי כאשר הוא 10%. זה צריך להגיע לפחות ל-50%, ואני אסביר. מסעדה קטנה עם 10 עובדים, שעובדים 16 שעות במודל קיים, על פי 50 שקל לשעה, זה מה שהפיצוי נותן לפי 430, מביא ל-800 שקל חומרי גלם. אבל אתה שוכח רק דבר אחד, תומר. העובדים שלך לא עבדו שלושה ימים, וחומר הגלם התקלקל לך רק ביום שישי. לא, אני אסביר. חומרי הגלם מגיעים ביום חמישי, וביום שישי אין קבלת סחורה. צריך לזכור שבימים שלפני כן היה עוצר, כך שסחורה שהגיעה ביום שלישי, וביום שישי לא ידעו לאן זה הולך. סליחה שאני עוצר אותך. עסקים ב-0 עד 7 יכולים לתבוע בצורה פרטנית. אני מסכים. אני מדבר על עסקים שהם בין 7 ל-40

עסקים שקיבלו סחורה ביום חמישי לקראת סוף השבוע, הגיעו למצב שבו בשישי, שבת וראשון החומרים התקלקלו ולא היו פעילים. קחו בחשבון שבראשון-שני ובזמן שהגיע לאחר מכן, בפועל יוצא שסחורה של סוף שבוע מהווה 25% מנפח הפעילות של כל עסק ברמה שבועית.

שאם אתה מסתכל על כמות הנפח של הסחורה, זאת כמות הסחורה הגדולה ביותר שיש לעסקים. תומר, לא כל הסחורה מתקלקלת. הסחורה היבשה לא, אבל הבשר,

גם בשר במקרר לא מתקלקל. תקנות משרד הבריאות אומרות שאתה לא יכול להחזיק בשר מעבר ל-72 שעות בתוך המקרר. הדבר הזה אסור. 72 שעות זה סוף שבוע. הגיע יום ראשון, וצריך לזרוק. אתה רוצה שנאכיל בשר פיגולים? אסור. חס וחלילה.

באופן כן ואמיתי, מסעדות שעובדות לפי התקנות, לא יוכלו לשמור את חומרי הגלם מעבר לסוף השבוע. אם אתה מסתכל על הפיצוי בפועל, המודל של השכר יכול להיות רלוונטי אם אתם קופצים ומטפסים לא ל-10% או ל-15%. זה צריך לעלות לכיוון 50% או 40%, אבל זה חייב להיות ערך גבוה. במסעדה קטנה, 800 שקל פיצוי, במסעדה בינונית עם 30 עובדים, 2,400 שקל פיצוי לחומרי גלם, למסעדה גדולה

60 עובדים, 4,800 שקל פיצוי. זה לא מגלם את משלוח הבשר שהם קיבלו אפילו ביום חמישי. מסעדה קטנה עם 10 עובדים, כפול 430 שקלים, כפול 3 ימים שווה 12,900 שקלים. 10% מתוך זה 1,200 שקל ולא 800 שקלים. בוא נדייק במספרים. נכון, אבל זה עדיין ברף מאוד מאוד נמוך, שלא מגלם בפועל. אם אנחנו הולכים על מודל קל, שלא יסבך את המסעדנים, צריך ללכת על מודל שהוא ריאלי. 10% או 15%

30% מתחילים להיות ריאליים. תומר, הבנתי. אתה לא צריך לעבור עכשיו מ-15 עד 50. אני מבין. על אחת כמה וכמה אצלנו, כשההיקפים הרבה יותר גדולים,

למה אתה מדבר על 430 שקל? למה לא מה שהיה לפני שנה, עם הצמדה לעליית השכר? השכר עלה ב-10%, וצריך להעלות. עוד מעט נדבר על זה. למה אתה דוחה את זה כך?

לא בטוח שזה נכון. השכר עלה. אני רוצה להבין על בסיס מה נעשה העדכון האחרון. את זה אני לא יודע, כי לא הייתי פה.

השכר הראשוני ב-2019 היה 370 שקלים. עשינו את החישובים עם ארגון הגג של התאחדות התעשיינים, להב וכל הארגונים העסקיים. ישבנו איתם לפי השכר הממוצע, וזה היה 370. כשהגענו לשומר החומות ב-2021 עשינו עדכון, וזה יצא 412 שקלים. עיגלנו את זה כאן בוועדה ל-430 שקלים, וזה היה העדכון האחרון. אני לא יודע מאז אם קיימת או לא קיימת עלייה בשכר, וזאת הייתה דרך העדכונים. אתה עיגלת את זה ל-430? באופן קבוע, כשהיו מגיעים דברים כאלה, אני חושב שגם אצלך,

היו מעדכנים את השכר. זה דבר שהוא חלק מהעניין, אחרת הם מפסידים. זה בתנאי שזה נכון, ואם זה לא נכון,

צריך. נקודה נוספת וחשובה היא נושא המשלוחים. כמות הסחורה במשלוחים שיש היום במסעדות, מאוד גדולה. יש ניתוק פיזי בין עובדים של משלוחים, שאין קשר בינם לבין המסעדה עצמה, ובפועל מבצעים את השילוחים.

כמות הסחורה היא מעבר למה שמוכרים בתוך המסעדה עצמה, היא גם בשילוחים והיא הרבה יותר גבוהה. 70% מכלל המסעדות בישראל, פוסט קורונה, מבצעות משלוחים. גם בדרום בטווח של 40 קילומטר, משלוחים הם חלק משמעותי.

שכמות חומרי הגלם הרבה יותר גבוהה ממה שיש בפועל בהושבה.

בנושא הזה אני חייב לציין, צריך לזכור שהיה ט' באב. יש חוק במדינה שמשעה 7 בערב, כל המסעדות בארץ,

אין אחת שהייתה פתוחה ביום שבת. במוצאי שבת נסגרו כל המסעדות בשעה 7 בערב. גם אם הוא נערך וקנה, הוא לא קנה למוצאי שבת, כי הוא ידע שזה לא סוף שבוע רגיל. ביום ראשון, ט' באב, רוב המסעדות עובדות בהיקפים הרבה יותר נמוכים. יכול להיות שהטענה נכונה אולי לתקופות ארוכות, אבל צריך לזכור מתי קרה האירוע הזה. דווקא ב-ט' באב, כשהמסעדות סגורות, המשלוחים עדיין פועלים. חשוב לציין את זה. לכן, יש פה תיקון. אמיר, חשוב לי שלא תעשה את החישובים לפי אותו שבוע ולפי יום,

אתה תיקח את השכר ולא תגזור קופון על הימים האלה. אנחנו לוקחים את כל השכר שהוא זכאי לו בשלושת הימים,

שבת וראשון, וגם בשני, כי ההנחיות היו גם ביום שני, ומכפילים 10% בכל הסכום שיצא. זה לא מתייחס רק ליום שישי, שבו נעדרו עובדים ב-2,000 שקלים,

זה מתייחס לכל האירוע, ועליו זה מוכפל. בעצם, זה נותן תוספת. אבל אין תנאי סף? לא צריך להוכיח שהוא זרק סלט או שהוא היה סגור? לא, לא. אנחנו מקלים. מבחינתי, לאור מה שאמיר עבר, זה ייתן לי מענה ל-20%. אני מצטרפת אליך ל-15%. יש שלושה פערים חדשים: הראשון, הוא בנושא סגירת מוסדות חינוך. יש הרבה מאוד היגיון במה שנאמר פה על ידי ינון, שמוסדות החינוך סגורים, וההורים נשארו בבית עם הילדים. בימים רגילים הם לא היו נשארים. הנושא השני הוא העובדים שגרים מעבר ל-40 קילומטר, אבל עובדים בטווח של 40 קילומטר. זה רלוונטי בעיקר למלונות, כי עסקים רגילים היו סגורים. הדבר השלישי, אני מבקש שתבדקו בכמה עלה השכר הממוצע, כדי שנראה האם העלייה בשכר הממוצע משמעותית, ונצטרך לעדכן את הסכום. לא היה דיון על פיצויים מהסוג הזה, שבו לא שאלנו מה קרה לשכר מאז הפיצוי האחרון. האם הוא עלה או לא? לפי מה שאומרים האנשים, אלה שעוסקים בעניין הזה,

נציגת ההסתדרות מדברת על 10.8%, וזה נראה לי קצת גבוה, אבל בסדר. ודאי שהשכר עלה.

ונחזור אליכם. מאיפה לקחת את הנתון של 10.8%? שאלתי את סמנכ"ל כלכלה אצלנו, ועכשיו ביקשתי ממנו לבדוק את זה שוב.

מנהלת מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. לפי הנתונים של אגף הכלכלה אצלנו, השכר עלה ממאי 2021 ב-5%. לכן, אנחנו מבקשים להתחשב בזה. לפי הלמ"ס זה 4.2% ממאי למאי, אבל אנחנו נבדוק. הכוונה ל-5%. רואים שלא למדת ליבה, גפני. אבל למדתי שכל ישר. יש לנו את שלושת הפערים האלה. אני מציע שנתחיל להקריא את התקנות, ונתקן את מה שכבר סיכמנו עליו. אני יודע שיש לכם הערות לגופן של התקנות, וכשנגיע לסעיף הרלוונטי, נדבר עליהן. אני יכול ללכת? מה שאמרת עכשיו זה על דעתי. אם זה על דעתך, אני רגוע. במקורות כתוב שעלינו להשתדל, נכון? משתדלים. מאז שאני בכיסא הזה, התחזקתי קצת. אתם רוצים הפסקה? אנחנו נצא להפסקה של 20 דקות, ונחזור עם תשובות. עם תשובות חיוביות. עם תשובות שליליות אל תחזרו. (הישיבה נפסקה בשעה 14:57 ונתחדשה בשעה 16:04.) חברים, אני רוצה לחדש את הדיון. היה פה משא ומתן עם רשות המסים, ואני רוצה להגיד לכם תודה,

על ההיענות ועל הגמישות, ועל ההחלטות המהירות. הועלו כמה נושאים תוך כדי הדיון, והיה חשוב לנו להתייחס אליהם. אני אקריא את השינויים שאנחנו מתכננים להכניס. אם אני לא מדייק, תרגישו חופשי לתקן אותי, רשות המסים. אני אתחיל עם עדכון השכר. בדקנו והייתה עלייה בשכר הממוצע של כ-5%. 4.2% ממאי עד מאי. זה מביא אותנו לקצת יותר מ-450 שקלים. היות והנתון האחרון של המדד שיש לנו הוא בתחילת חודש יוני על חודש מאי, אנחנו מניחים שהייתה עלייה נוספת.

כוועדה, אנחנו מחליטים לעגל את זה כלפי מעלה ל-460 שקלים פיצוי במסלול השכר. דבר נוסף, לגבי חומרי גלם שהתקלקלו בטווח של עד 40 קילומטר. הוועדה מבקשת להעלות את גובה הפיצוי ל-20%. מעבר לזה, אנחנו מחכים לקבל רשימת יישובים מצה"ל/משרד הביטחון. אלה יישובים שנמצאים מערבית לכביש 232, והיו תחת הגבלות תנועה. הפיצוי שיינתן להם יהיה מה-2 באוגוסט עד ה-9 באוגוסט. זה שלושה ימים לפני תחילת הלחימה, עם תחילת המגבלות, ו-48 אחרי סיום המבצע. מעבר לזה, בטווח של מ-0 עד 7 קילומטרים, שני בני הזוג שנעדרו מהעבודה יקבלו פיצוי שכר בתקופה של הלחימה, מה-5 באוגוסט עד 8 באוגוסט. בטווח של 7 עד 40 קילומטר, בגלל שאנחנו נמצאים בחופש הגדול, רשות המסים הסכימה לבוא לקראתנו והפיצוי יינתן להורה אחד שנעדר מהעבודה, ויש לו ילדים מתחת לגיל 14, שלומד דרך קבע ביישוב שנמצא בטווח בין 0 ל-40 קילומטר, והיה אמור להיסגר אם היה פתוח. דבר נוסף הוא אותו הסכם, שצריך לברך עליו בין משרד החקלאות לקרן מס רכוש. נתחיל עכשיו עם הקראת התקנות, ואני יודע שיש עוד כל מיני הערות לנוסח עצמו. במקביל, אנחנו מחכים לתשובה מפיקוד העורף.

נירה מעמידה אותם במסדר, וברגע שהם יהיו מוכנים למסדר, ייתנו לה את הנתונים. גם אם נסיים את ההקראה ולא נקבל את הרשימה, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, ונחזור לזה. אין פיצוי לעובד שמגיע מבחוץ?

אמיר, אתם רוצים להסביר למה? קודם כול, מעולם זה לא ניתן, גם במבצעים היותר גדולים והיותר אגרסיביים, כמו שומר החומות, עמוד ענן וצוק איתן. בעצם יש כאן הנחיות של פיקוד העורף, ואם נשבור אותן ונגיד שזה בגלל שעובד פחד להגיע, כל ההנחיות של פיקוד העורף לא רלוונטיות יותר. או אז הפיצוי יינתן לא לפי ההנחיות. ההנחיות של פיקוד העורף הורו לפתוח את העסקים, ולגבי ילדים, הנחו לסגור את בתי הספר. אנחנו מכירים שבתי הספר היו כאילו פתוחים,

אבל גם הנחו להיות במרחק של 30 שניות מממ"ד. אני רוצה להבהיר. אם העסק היה סגור על פי הנחיות פיקוד העורף,

גם אם הוא גר בחיפה. לא, זה לא מעניין. אצלנו אף עסק לא היה סגור. אי-אפשר לתת פיצוי על מה שלא סגרו. ההחלטה היא לתת פיצוי רק בגין שכר, ואנחנו רוצים לפצות עסק, שהעובדים שלו לא הגיעו לעבודה. אתם מגדירים את זה בצורה נורא צרה, אז לא עשינו כלום. אותו עסק לא יקבל אפילו על חומרי גלם. הנקודה ברורה, היא לא התקבלה. מתחילים בהקראה, בבקשה. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן- החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לעניין נזק עקיף באזור המיוחד שאירע בתקופה שמיום ה' באב התשפ"ב (2 באוגוסט 2022) עד יום י"ב באב התשפ"ב (9 באוגוסט 2022) (להלן

יראו כאילו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן- התקנות העיקריות)- בנוסח

שההתייחסות היא לכלל התקופה, אבל מה-2 באוגוסט עד 4 באוגוסט וה-9 באוגוסט, מתייחסים ליישובים שלגביהם חלו ההגבלות. תכף נראה מי אותם יישובים. בתקנה 1 - בכל תקנות מס רכוש, הוראות השעה שמגיעות, בדרך כלל אזור מיוחד מוגדר כאזור שמסומן במפה, שמצורפת להכרזה על מצב מיוחד וכוללת אזורים שמפורטים בתוספת להכרזה. כאן ההגדרה הייתה כללית, אבל הכוונה הייתה להתייחס לאותם יישובים, שהוגדרו בהנחיות של פיקוד דרום. לכן, ביקשתי גם פה שתצרפו את רשימת היישובים, כדי שיהיה ברור באיזה יישובים מדובר. אנחנו נפרסם את ההנחיות של פיקוד העורף. יש הנחיות של פיקוד העורף, שמפורסמות בכל יום, עם רשימת יישובים ב-40 קילומטר ולגביהם היו הגבלות. רשום שם ביתרת הארץ אין הגבלות. בעצם אנחנו כפופים להנחיות פיקוד העורף. צריך להבהיר, שאם יש יישוב שהתפספס מהרשימה,

אבל הוא נמצא בטווח של 40 קילומטר,

בגלל זה הכנסנו 40 קילומטר. ""אזור מיוחד"- לעניין נזק עקיף בשל הוראה על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית בתקופה המזכה או בשל הוראה על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים בתקופה המזכה או בשל איסור על התקהלות בתקופה המזכה- אזור במרחק של בין 0 ל-40 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, אני רואה ששיניתם, והוספתם: בתקופה המזכה. התקופה המזכה היא כל התקופה, כולל 48 שעות לאחר מכן? למה נתקענו? אני מחליפה נוסח,

השינויים. שיהיה ברור מה נכנס. "הוראה על סגירת מוסד חינוך" הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור מיוחד, שניתנה בתקופת המזכה, איך אנחנו מוודאים שמה שדיברנו עליו מ-7 עד 40

זה יהיה בהמשך, בתוך הסעיף עצמו. "חוק מס ערך מוסף"- חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" יום שבו לא עבד עובד בעבודתו אצל ניזוק, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי, למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה , ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה: אנחנו נראה שינוי של הפניה לתוספת במקום פירוט בתוך הסעיף.

רציתי לשאול. בדרך כלל, גם בשומר החומות, בפריט הראשון של הגדרת יום היעדרות נכללו כל השטחים מ-0 עד 7, ללא תנאים נוספים. האם זה מה שיהיה כאן גם עכשיו? זה התיקון. זה מה שיהיה?

התשובה היא כן או לא?

התוספת של מ-0 עד 7 קילומטר מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, בצוק איתן ובשומר החומות זה הופיע בנוסח כבר ברישא, ואתם מבקשים להכניס את זה עכשיו בתנאים שהתקיימו. תסבירי למה זה יורד מהרישא. חשבנו שהניסוח היה פחות חד וקל לקריאה, ולכן פירטנו את זה לכמה סעיפים.

והמהות אותה מהות. המהות אמורה להיות, שב-0 עד 7 אין את התנאים הנוספים. זה בדיוק מה שקרה. בתאריכים מסוימים זה נכון, ותראי את זה בעוד רגע. גם פה, בנוסח שמונח בפניכם, כתוב שהעובד מתגורר בכרם שלום או בנחל עוז. שני היישובים האלה הם יישובים שנוספו כתוצאה מהוראות פיקוד דרום על סגירת התנועה מחוץ ליישובים האלה. ניסחנו את זה בצורה של קריטריון, כך שלא יופיעו היישובים. הם יופיעו בתוספת, אבל זה יהיה על פי קריטריון, ויהיה ברור שהכוונה ליישובים כמו שהתקבלו מפיקוד דרום. (1)העובד מתגורר ביישוב שנאסרה הכניסה אליו או היציאה ממנו במהלך התקופה המזכה, בהתאם להוראת פיקוד הדרום המנוי בתוספת השנייה. (2)העובד מתגורר באזור שבין 0 ל-7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, והוא נעדר מעבודתו בתקופה שמיום ח' באב התשפ"ב, 5 באוגוסט 2022, עד יום י"א באב התשפ"ב, 9 באוגוסט 2022. זה 0 עד 7 קילומטרים. זה היה לא מובן בפעם הקודמת. (3)העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק, או בשל איסור על התקהלות. יש שינוי בהוראה על סגירת מוסד חינוך? אנחנו נכניס את זה אחר כך ונכתוב: במוסד שבו לומד הילד. כאן כתוב: המוסד שבו עובד העובד. לגבי הפריט הזה, למה לא נכללת בו הוראה לסגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים? אני אסביר למה אני מתכוונת. במסגרת ההנחיות של פיקוד העורף, שניתנו במהלך תקופת המבצע, בחלק מן האזורים בין 0 ל-40, ניתנה הוראה שאפשר לקיים פעילות עבודה, אם ניתן להגיע למקום מוגן בהתאם לדרישות של פיקוד העורף. יש הרבה מקומות עבודה בהם עובדים בחוץ, למשל בתשתיות, בבנייה, ואין אפשרות להגיע לאזור מוגן. המקומות האלה אמורים להיות סגורים. למה הם לא נכללים פה? הפתרון שניתן כאן הוא בהתקהלויות עד 10 אנשים שעומדים בחוץ. זה לא בהכרח מספק. זה צריך להיות כאן. זה לא היה באף מבצע. בדקנו בחדר המצב שלנו, ואמרו לנו לגבי שומר החומות,

שהיו הרבה מאוד פניות של עובדים כאלה. בדקתי את זה אחרי השיחה שלנו בבוקר, אמיר. אנחנו לא קיבלנו פניות כאלה. בכל התקנות זה תמיד היה כך, ורק היכן שהייתה הנחיה ספציפית לסגור, כמו בתי ספר או התקהלויות או חוף ים, במקרים האלה התייחסנו אליהם. זה לא מספק כי יש עובדים כאלה, שלא יכולים להגיע למקום ממוגן. יש הנחיות של פיקוד העורף, ואני חושבת שבכל מקום בו לא ניתן היה לקיים בו עבודה, המעסיק זכאי לפיצוי והעובד זכאי לשכר. אני לא מבין מה הפער. יש הנחיות מאוד ברורות וחד משמעיות, כמו הנחיות לגבי איסור התקהלות או מגבלה על התקהלות. יש הנחיות שפחות מוגדרות, כמו למשל, היכולת להגיע למרחב מוגן תוך פרק זמן מסוים. במקרים כאלה, משך ההגעה לאזור ממוגן מאוד תלוי במהירות שבה אדם מתנייד. זה קריטריון שאין אפשרות לבדוק אותו, למדוד אותו. לכן, בוודאי באירוע מהסוג הזה, גם בעבר אפשרנו את הפיצוי הזה לאותם מקומות שבהם באמת יכולנו לראות שאי אפשר היה להפעיל את העסק. לגבי עסקים אחרים, לא הרחבנו את הנושא הזה ונתנו פיצוי עבור ילדים שהיה צריך להישאר איתם בבית. סליחה, זה לא קשור לילדים. בשביל מה ניתנו ההנחיות האלה, אם ככה? מה שהם אומרים זה דבר שאני בהחלט מכירה. צה"ל הטיל את האחריות על המעסיק. אמרו לו: לא משנה אם אתה חקלאי, אם אתה עסק - - מנופאי. - - אסור לכם לפתוח או להביא עובד, אם הוא לא בטווח 15 או 30 שניות, תלוי במיקום להגעה למרחב מוגן. היינו בחלק מהמפעלים שסגרו קווי ייצור, כי אחד הקווים לא מגיע ומקו הייצור הקרוב הוא כן מגיע. אם אני בעל מפעל ונתתם לי הנחיה, אם יקרה משהו, יבדקו אם בעל העסק הרשה בדק שמקו הייצור הפנימי אפשר להגיע למרחב מוגן. אנחנו מכירים את הפריסה של הממ"דים שם, ובטח אמיר מכיר אותה. אנחנו יודעים שלא כולם מגיעים. גם בשטח שמים פעמונית, שזה הממ"ד לחקלאות. לא ישימו פעמונית על כל חלקת אדמה, ואם העיבוד שם ולא פה, והחקלאי לא מצליח להגיע תוך 15 שניות? ולדימיר ואני הלכנו לראות את זה בשטח, מה עושים? ב-0 עד 7 קילומטרים אין בעיה. גם מעבר. בגלל זה דיברתי על 30 קילומטר. אני מתרגמת את השאלה. השאלה היא האם אפשר להגיע להגדרה שמחזיקה מים. כמו שאמרתי, צריך גם להתייחס להיקף של האירוע הזה. מה שעשינו בתקנות ומה שעשינו גם באירועים קודמים, שהיו ברובם יותר ארוכים ויותר מורכבים מהאירוע הזה, זה בסך הכול נתן מענה לעיקר עיקרם של הדברים. ישנן סיטואציות שבהן אנחנו לא יכולים לבדוק, או להבהיר את הקריטריונים בוודאות. אנחנו לא יכולים לדעת מה הרכב העובדים ומה המיקום המדויק של המרחבים המוגנים.

הרי כל מחוז בפיקוד העורף מחויב גם לאורך השנה לעשות ביקורות, ולתת אישורים מי עובד ומי לא. גם הרשויות מנהלות את זה מולו. נניח מכלול חקלאות מול מכלול תעשייה של הרשות. אם אותו עסק מצליח להביא מכתב מפיקוד העורף, שאומר שהוא אכן סגר - - - פיקוד העורף מתייחס ל-0 עד 7 קילומטרים ולא ל-7 עד 40 קילומטרים.

בגלל זה דיברתי על מחוזות של פיקוד העורף. אני מכיר את זה, וזה לא לגבי 7 עד 40. זה ממש פרסונלי. אני אולי יכול להגיע למרחב מוגן ב-30 שניות, וזה מאוד פרסונלי. אני מבין את הבעיה ולא נתנו לזה פתרון במקרים קודמים. היה יום עבודה אחד. אתה שוב תגיד יום עבודה אחד, ואני אגיד שוב שאני מתייחסת למפעל שעובד 24/7. חברים, אנחנו צריכים להפעיל איזשהו שיקול דעת. היות ויש לנו רצון להוציא את התקנות האלה מהר ככל שניתן, אני מבין שהאירוע הזה לא יכול להיפתר פה בדיון.

אני מבקש מכם לקחת את זה בחשבון בפעמים הבאות. אני מקווה שזה לא יהיה, אבל אתם חייבים להתייחס לזה. בפעם הבאה נדרוש את זה מהתחלה, כדי שתהיה הגדרה מסודרת וברורה לאירוע הזה. בבקשה. (4) העובד הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או שהוא הורה של אדם כאמור, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו (בפסקה זו,

ובלבד שמתקיימים כל אלה: גם פה עשיתם תיקונים ביחס למה שהיה בפעמים הקודמות. אז נכתב: ובלבד שמתקיימים לגבי האדם עם המוגבלות שני אלה. אני רואה שבהמשך יש שינוי. הוא ניסוחי בלבד? ניסוחי בלבד. מבחינת מהות אין שינוי? אין שינוי מהותי. הנסחות של משרד המשפטים ביקשו לעשות שינוי מבני. מוגבלותו או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, ידועה למעסיק, או שהוא המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו או על מוגבלות ילדו כאמור, הוספתם את המילים: שעליו הוא משגיח. זה לא היה במקור גם במבצעים קודמים בסעיף קטן (א). זה כן הופיע בסעיף קטן (ב), שמדובר בילדו שעליו הוא משגיח. הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו,

שמוגבלותו, או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח,

מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. היה כתוב: במקום העבודה. אנחנו מסירים את המילים, כי אנחנו חושבים שאין בהן צורך. בתקופה שלגביה נתבע הפיצוי,

הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, אשר חלה לגבי המוסד בו הילד לומד דרך קבע המצוי באזור המיוחד. מה חלה לגבי המוסד?

הייתה הוראה על סגירת מוסדות חינוך. למרות שהיה סגור, הם הוציאו הוראה על סגירה בין 0 ל-40 קילומטר. מהטעות שלהם יצא טוב. אני אקריא: גם בעוטף וגם עד 40 קילומטר, אין לקיים פעילויות חינוכיות. מבחינתנו זאת הייתה הנחיה. אז למה צריך את התוספת הזאת? כתוב: עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו. ביקשו קודם להבהיר, שזה חל גם במקרה שבו הילד טכנית לא היה במוסד הרגיל שלו. לדוגמה, ילד שמצוי בקייטנה, והקייטנה נסגרה בגלל ההוראה הזאת.

אבל אם את אומרת: אשר חלה לגבי המוסד בו הילד לומד דרך קבע, זה יוצא לא ברור. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, אשר חלה לגבי המוסד בו הילד לומד דרך קבע. ההוראה על סגירת מוסדות החינוך לא חלה לגבי המוסד בו הילד לומד דרך קבע.

זאת הייתה הבקשה קודם. ההוראה לא חלה בדרך קבע.

בסוף?

את זה אנחנו יודעים.

תקריאי את מה שניסחתם. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו או מצוי באזור מיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופה המזכה, או עקב הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור מיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופה המזכה. אי-אפשר לרשום שיינתן פיצוי שכר לאחד ההורים, כפי שדיברנו, ללא קשר פתיחה או סגירה של המוסד בו לומד הילד?

ברור ויותר נגיש. תני ליועצים המשפטיים להחליט. אנחנו בעצם אומרים, שאם נעדרת מהעבודה לצורך השגחה על הילד שלך, ולא משנה אם המוסד סגור או פתוח, אם המוסד בתוך 40

(ב)

זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו לצורך השגחה על הילד. ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי, נבצר ממנו להשגיח על הילד,

תמיכות ותרומות); עיקר הכנסתו בשנת המס 2020 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או

ולגבי יחיד שהכנסתו היא רק מעסק או ממשלח יד, כאמור בסעיף 2(1) לפקודה (להלן,

שווי הנזק בעד כל יום היעדרות של העובד העצמאי בשל המצב

זאת לא פעם ראשונה. זה קיים כל הזמן. מעולם לא הייתה עם זה בעיה. מדובר רק על אלה שלא מקבלים שכר.

אז אין לו מה לתבוע. אם הוא עובד בחקלאות והוא לא מקבל שכר,

אין דבר כזה. עכשיו אין דבר כזה.

זה קיים גם בקיבוצים בדרום,

אני סומכת גם על אמיר, שאם תהיה בעיה, הוא יתקן. זה היה קיים בכל המבצעים, וזה לא משהו שהכנסנו עכשיו. נמשיך לסעיף הבא. לגבי ניזוק שהוא קבלן

לא עבד העובד או העובד העצמאי האמור בחלק מיום עבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, או משווי

מי שעסקו אינו מצוי באזור המיוחד, ובלבד שהתקיים בעובדו שנעדר התנאי האמור בפסקה (1). אנחנו מחכים לשמות היישובים. נכון. לאלה אין תנאי של ימים. ליתרת העסקים מ-0 עד 7 קילומטר את יכולה להגיד שאלה אותם עסקים,

למעט האזור המיוחד.

אצלם ההגדרה היא מה-5 באוגוסט עד

"מס" סכום אשר רואים אותו כחוב מס לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם 1980"; אני אעיר, שהוספנו את פסקה (3) אבל זה לא רלוונטי, כי זה לא יכול להתקיים אף פעם. למה הוספתם? זאת טעות, ולא צריך להוסיף.

ועל ניזוק חוץ לא היו הנחיות מעבר ל-40 קילומטר. זה לא רלוונטי ולא צריך להכניס את זה. זאת טעות. קראתי את זה

כלומר, אם הוא מחוץ ל-40 קילומטר, זה לא רלוונטי. זה כולל גם את איסור ההתקהלות. אבל איסור ההתקהלות היה באותו הטווח. זה מה שאמיר אומר. כל התקנות מתייחסות ל-40 קילומטר ולא ל-80 קילומטר,

בתקנה 8, אחרי תקנת משנה (ב) נאמר: "(ב1) לא הודיע המנהל לניזוק על החלטתו לפי תקנת משנה (א) בתוך

זר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר מיום ששולם סכום היתר עד יום ההחזר".

אם שילמנו לעשרה עובדים על כל התקופה, ואחרי זה אחד העובדים מתקשר ואומר: לא שולם לי השכר.

זה כמו הרשימה שהייתה בתוספת לתקנות שומר החומות? אנחנו מתבססים ממש על ההנחיה שהייתה. אני אגיד לך מה הבעיה, בדיוק מה

או בשל איסור על התקהלות בתקופה המזכה, לאזור במרחק של בין 0 ל-40 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה,

בתוספת הראשונה, הכלולים בנספח ה' למדיניות התגוננות לאוכלוסייה של פיקוד העורף, מיום ח' באב התשפ"ב, 5 באוגוסט 2022, שפורסם מכוח חוק התגוננות אזרחית,

בהנחיות ההתגוננות.

אותה רשימה תפורסם גם באתר רשות המסים, כדי שאפשר יהיה לראות אותה. עכשיו את מקריאה את הרשימה, כמו שהיא תופיע בתוספת? כן. הוספתי את שדרות.

בארי,

אבן שמואל, איתן, אלומה, זבדיאל, זרחיה, מרכז שפירא, משואות יצחק,

עין צורים,

שפיר,

נתיבות.

צאלים, ברוש,

הגדרנו אותם כדי שהם יהיו זכאים לאדום,

עכשיו הם ב-0 עד 7, וזה בכלל משהו אחר. פה יש 40 יישובים יותר משומר החומות. אבל חוות שקמים כתובה

נווה הרצוג, נחושה, נטע, ניצן, ניצנה, ניצני סיני, נצר חזני, עגור, צפרירים, מפעלי כנות, מפעלי צומת

עד הלום,

תירוש ותעשיון

המטרה היא לא לשלם לעסקים שסגרו לפני המבצע.

השארנו את שיקול הדעת, והוא יצטרך לשכנע. לא

לקחת רואה חשבון או עורך דין שלוקח 20%, כי זה לא שווה. אפשר למלא את זה, והפקידים יודעים לנהל את זה בלי לקחת מעשר ממישהו. זאת סוגיה מאוד חשובה, כי המון פעמים נלקח מעשה

"שכר העבודה היומי" כהגדרתו בתקנות

כן, היה פה פיצול. בעבר, הגדרנו גם את שכר העבודה היומי כמו בהוראת

אנחנו מבקשים שגם השנה זה יהיה בחלוקה ל-22 ולא בחלוקה ל-25. השאלה היא האם אפשר לתקן את זה בתקנות האלה. אלה תקנות אחרות.

בתקנות הקודמות, למשל ב-2006 ו-2007, הייתה הוראה ספציפית שתיקנה את התקנות העיקריות, ואמרה שבמקום 25 יבוא

ייווצר הבדל בין מי שהולך למסלול אדום לבין מי שהולך למסלול ירוק.

ולא את התקנות האלה. תעשו את זה בתקנות הקודמות. אני כן מסכים למה שהיא אומרת. בתקנות הקודמות התייחסו לזה? בשומר החומות? כן, בכולן.

אם היו פונים אלינו אז ואומרים שיש את הבעיה הזאת, היינו מביאים שינוי חקיקה לתקנות העיקריות, אבל לא ביום שאנחנו נמצאים, בדקה התשעים. אז תביאו שינוי חקיקה לתקנות העיקריות.

אין כאן נציג משרד הביטחון? יש תוכנית של רשות החירום הלאומית, הפעלת תוכנית מרחק בטוח אזרחית, או בשמו של המבצע משב

במקביל, נתחיל את ההעברות התקציביות כדי שאנשים מאגף התקציבים והמשרדים הרלוונטיים יילכו הביתה סוף סוף. לפני כן, אלכס מילר, בבקשה. תודה,

בשם יושב-ראש ההסתדרות אנחנו רוצים להודות לך,

על הדיון, ועל כך שהתקנות האלה הגיעו

מבחינתנו, הסוגיה הזאת מאוד חשובה,

זה לא יעכב את התקנות הללו. אנחנו נשמור על הזכות לקדם את הסוגיה הזאת במהרה, ואל תחשבו שוויתרנו על

טרום תקופת הלחימה.

נגיש עכשיו רוויזיה משותפת, וברגע שהרשימה תגיע והכנסת תחזור מחופשה מרוכזת, נגיע לכאן שוב לדיון. נפתח את הרוויזיה ונעשה עוד כמה תיקונים טכניים שצריך לעשות

וזה לא יקרה. אני מחזיקה מסמכים אחרים שקיבלתי, אבל היועצים המשפטיים ונציגי רשות המסים הסבירו לי שאין להם יכולת להתבסס על המסמכים האלה, שיצאו ממשרד הביטחון,

של שר הביטחון ושל מנכ"לית משרד ראש הממשלה. אני מכירה את

וחבל שכך, נלמד מזה. יכולנו לפתור את זה היום, אם הם היו מגיעים. ברשותך, אלכס, אני באמת רוצה להודות לך כיושב-ראש ולחברי הוועדה, וכמובן לרשות המסים, שנרתמו וקיבלו את רוב הדרישות של חברי הוועדה לעוטף עזה עד 40

וגם אחר כך בהתנהלות האזרחית שבוצעה כאן על ידי הממשלה, גם ראש הממשלה וגם שר האוצר אמרו בצורה מפורשת, שהפיצוי יגיע מהר ויגיע ללא ביורוקרטיה. בוועדת הכספים, בשיתוף פעולה מדהים עם רשות המסים, שהיו זמינים במהלך כל חצי השבוע שעבדנו על התקנות האלה, אנחנו מגיעים לתוצאה מאוד מאוד טובה. בנימה אישית, אני חייב להגיד לנירה שבלעדייך האירוע זה לא היה קורה כמו שהוא קרה, גם במהירות שלו, גם באפקטיביות שלו וגם ביעילות שלו. יש פה נוכח-נפקד, שר האוצר ליברמן, שהיה איתי בקשר במהלך כל התקופה הזאת. גם היום בערך אלף טלפונים על התקנות ועל הפיצויים. הוא הגדיר בצורה מפורשת שאנחנו נתייחס במתן פיצויים כבית הלל ולא כבית שמאי, וככה עשינו. גם הצלחנו להוריד את הביורוקרטיה, הצלחנו לפשט הרבה מאוד תהליכים גם במתווה לחקלאים, במסגרת ההסכם בין משרד החקלאות לקרן פיצויים, וגם בתוספת שאנחנו נותנים לעסקים שהיה להם חומר גלם שהתקלקל בעקבות פתיחת הלחימה. אני חושב שעשינו פה פריצת דרך מאוד משמעותית. וגם להורים. זה לא מובן מאליו. זאת תקופה שאין בה לימודים, והורים היו צריכים לצאת לעבודה. אישרנו שביישובים שהם מ-0 עד 7 קילומטרים שני ההורים יקבלו, ומעבר לזה הורה אחד. זה תקדים וכל הכבוד. כל הזמן שאלנו בעוטף האם מישהו בכלל שומע אותנו, והיום אני אומרת שמישהו שומע אותנו.

אני חושב שגם הוכחנו שסוף סוף דין עוטף ודין אשקלון כדין תל אביב. תודה רבה לכולם, ועשינו עבודה מצוינת. יש לנו עוד משהו קטן אבל מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להשלים, ונעשה את זה מייד עם קבלת המסמך מצה"ל, וכשנחזור מהחופשה המרוכזת של הכנסת. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 19:30.